שלום לכולם.

לייצור ביצי מאכל לשיווק בשנת 2022). אנחנו,

דנים בנושא שחשבנו שנפגוש אותו באוקטובר 2022, במידה ומתנהלים כראוי אבל בפעם הקודמת לא התנהלו כראוי. אני חושב שהמכתבים הראשונים של הוועדה הזאת היו